צוהריים טובים לכולם.

היום, ה-14 במרץ, כ"א באדר

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המיוחדת לתיקון פקודת המשטרה. אנחנו ממשיכים את הדיון על החלק שפוצל. זה יוצא גם בטיימינג מאוד מעניין ורלוונטי. יש לנו הרבה